צוהריים טובים, אנחנו פותחים את הדיון בהצעת תקנות הדואר (הפחתה של סכום עיצום כספי) (תיקון), התשפ"ג 2023. משרד התקשורת, אנא הציגו את הבקשה.

אקרא את התקנות ולאחר מכן אסביר. תקנות הדואר )הפחתה של סכום עיצום כספי( (תיקון), התשפ"ג-2023 בתוקף סמכותי לפי סעיף 109ג1(ב) לחוק הדואר, התשמ"ו-1986, (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר ושר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת אני מתקין תקנות אלה: תיקון תקנה 1 בתקנות הדואר (הפחתה של סכום עיצום כספי), התשע"ד-2013 (להלן - "התקנות העיקריות"), בתקנה 1 - ההגדרה "אישור רואה חשבון מבקר" - תימחק; ההגדרה "הכנסה" תימחק. תיקון תקנה 3 2. תקנה 3 לתקנות העיקריות בטלה. אני אקרא גם את ההגדרות ואת התקנה שאנחנו מציעים לבטל. הגדרת "אישור רואה חשבון מבקר" אישור שנתן רואה חשבון מבקר כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט 1999, המבקר את הדוחות הכספיים השנתיים. "הכנסה" כהגדרתה בפקודת מס ההכנסה. תקנה 3, שמוצע לבטל, קובעת כי: "(א)מצא המנהל או המפקח, לפי העניין, שסכום העיצום הכספי עולה על 10% מההכנסה השנתית של המפר, רשאי הוא להפחית את הסכום כך שלא יעלה על הסכום השווה ל-10% מההכנסה השנתית של המפר. (ב)תקנת משנה (א) תחול בין אם הופחת סכום העיצום הכספי לפי תקנה 2 ובין אם לאו. (ג)מפר המבקש הפחתה של סכום עיצום כספי לפי תקנה זו, יגיש למנהל או למפקח, לפי העניין, אישור רואה חשבון מבקר, לעניין ההכנסה השנתית שלו בשנת הכספים שקדמה ליום מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי, בתוך 30 ימים מיום מסירת ההודעה כאמור.". אני אסביר. קראת את ההגדרות שנמחקו בעקבות תקנה 3, שגם היא נמחקה. קראת את הנוסח כדי שנדע מה מתכוונים לבטל. מדובר בתיקון של תקנות הדואר (הפחתה של סכום העיצום הכספי). התקנות האלה קובעות את הנסיבות שבהתקיימן רשאי המנהל הכללי של משרד התקשורת או המפקח על השירותים הכספיים, לפי העניין, להפחית את סכום העיצום הכספי שיוטל לפי חוק הדואר על בעל רישיון שמוגדר "כחברת הדואר", כ"בעלת רישיון כללי" וגם כל מי שנותן שירותים לפי היתר כללי בהתאם לסעיף 1ג לחוק הדואר.

זה גם חברת הדואר בעלת רישיון כללי וגם בעלי היתר אחרים. מי הם בעלי ההיתר הכלליים? יש בערך 60 בעלי היתר כללי. זה חברות דואר כמו מסר, א.ד הפצות וחברות בלדרות כמו DHL,

צ'יטה,

הרשימה מפורסמת באתר. התיקון בא בעקבות תיקון חוק הדואר (תיקון מס' 13). למה אתם מגדירים את זה רק כדואר ולא הפצה, שזה יותר רחב ומתייחס לכל החברות? שירותי דואר הם גם שירותים של הפצה. זה נתפס כאילו מעטפה ובול, אבל למעשה חברות כמו צ'יטה ואחרות מעבירות דברים נוספים.

זה לא רק מכתבים, זה גם דברי דואר,

תקנה 3 לתקנות ההפחתה קובעת שאם סכום העיצום הכספי מגיע ליותר מ-10% מההכנסה השנתית של המפר, המנהל או המפקח רשאי להפחית את סכום העיצום עד לסכום שווה ל-10% מההכנסות. מה הוא מפר? איזה הפרות מחייבות כאלה עיצומים? סעיף 109ב לחוק הדואר מפרט שורה ארוכה מאוד של הפרות. למשל, אי-מתן שירותים בסיסיים, הפרות תחורותיות, הפרות של תקנות התעריפים, הפרות של תקני איכות השירות, משך העברת מכתב, פריסת יחידות דואר. זה הפרות גם בנושאים תחרותיים וגם בנושאים צרכניים. התקנות האלה נקבעו בשנת 2013 כשבחוק הדואר היו קבועים סכומי עיצום כספי שהם נמוכים יחסית וללא תלות בהכנסה של המפירים. בתיקון מס' 13, שנכנס לתוקף באפריל 2022, שונו סכומי העיצום הכספי ונקבעו סכומים הרבה יותר גדולים, של 400,000 שקל או 2% מההכנסה השנתית של המפר. קבענו כבר את הדבר הזה בתוך החוק, בתיקון מס' 13, לפי סוג ההפרה, הפרות שקשורות יותר לדיווח ולפרסום ולא למהות של מתן השירותים. בעד הפרות כאלה נקבעו עיצומים בגובה 200,000 שקל או 1% מההכנסה השנתית של המפר.

שהגבלת העיצום הכספי כנגזרת של ההכנסה השנתית של המפר נכנסה כבר לחוק, אנחנו באים עכשיו עם התקנות האלה שעל שולחן הכנסת כדי לבטל את תקנה 3, שהיא מתייתרת, מאחר שהחוק כבר קובע הגבלה של סכום העיצום הכספי כנגזרת של הכנסות. לעניין זה, אני רק אציין שהחוק לא קובע הגבלה כזאת לגבי הפרות שחלות רק על חברת הדואר בלבד או על בנק הדואר בלבד, זה משום ההיקף הגדול של ההכנסות של בנק הדואר וחברת הדואר. ההגבלה של האחוזים היא כבר לא רלוונטית. יש מחיר פיקס. הגבלת אחוז רלוונטית לבעלי היתר. בגלל היקף ההכנסות. לבקשת הייעוץ המשפטי של הוועדה אני אפרט את ההפרות שאין לגביהן את ההגבלה הזאת, שחלות רק על חברת הדואר. מדובר בהפרות שקשורות להפרת תקנות הפיקוח על חברת הדואר, הפרות שנוגעות למתן השירותים הכספיים על-ידי מטעם בנק הדואר והפרה של תנאי ההיתר למתן שירותים כספיים. למה בנק הדואר קשור פה ולא למפקח על הבנקים? בנק הדואר אינו תאגיד בנקאי כמשמעו בחוק הבנקאות (רישוי) ולכן הוא לא מפוקח על-ידי המפקח על הבנקים. הוא מקבל פיקדונות, אבל הוא לא נותן אשראי כאחד. חוק בנק ישראל קובע שמי שמקבל פיקדונות מיותר מ-30 אנשים ונותן אשראי כאחד, צריך לקבל רישיון בנק. בנק הדואר מקבל פיקדונות לא נושאי ריבית ואסור לו לתת אשראי. לכן הוא לא תאגיד בנקאי.

מאוד מיוחד בישראל, אין גוף כמוהו. יש לו חשבון בנק בבנק ישראל ולכן הוא מפוקח על-ידי המסלקה בבנק ישראל. הוא גוף ייחודי ולכן נקבע לו עיצום כספי של 200,000 שקל. בין היתר, הסכום הזה נקבע ללא הגבלה של ההכנסות, גם כי ההכנסות שלו הן גבוהות מאוד, הן בין 380 מיליון ל-420 מיליון. הכנסות, לא רווח. אנחנו מדברים על הכנסות. אתה יודע משהו על הרווח של הבנק הזה? שירותי בנק הדואר ניתנים על-ידי חברת הדואר באמצעות עובדיה ומתקניה. כל מה שאני אגיד לך אתה צריך לדעת שזה אומדנים של תמחיר, כי אתה מגיע לדואר והפקיד באשנב גם עושה דואר, גם עושה בנק הדואר. בשנים האחרונות חברת הדואר סובלת מגירעונות והפסדים. יש לנו הערכות של מגזרי פעילות בדוחות הכספיים של הדואר. אני מלווה את הדואר כבר הרבה שנים, אני מודע אפילו לבעיות הקטנות שלהם, לפיטורים, לשכר וכו'. אני יודע את המצוקות הגדולות ואיך הם מתחננים בפני משרד התקשורת להחיות וגם עכשיו על המכרז החדש עם החלק של ההפרטה וכו'. לכן אני מנסה למצוא נקודות אור, מי בדואר עושה כסף. יש שני תחומים בדואר שהם תחומים בצמיחה, במאקרו: תחום הסחר המקוון, החבילות. זה תחום שצומח בכל הארץ, תחום בנק הדואר יכול להיות מנוע צמיחה. בעבר התייחסו לפריסת סניפים של הדואר כנכס, היום הסניפים הם גם נטל, כי אתה הולך לדיגיטציה. אבל עדיין לבנק הדואר יש רישיון סולק ומנפיק ממאסטרקארד וויזה העולמית, יש לו חשבון בנק בבנק ישראל והוא חבר במסלקות, יש לו צבר לקוחות של קרוב ל-600,000, שגם זה נכס.

יש לו יכולת להתפתח. זה לא קשור לדיון, אבל תודה על הסקירה. כפי שאמרתי, בהתאם לתיקון החוק אנחנו באים היום לבקש לתקן את תקנות ההפחתה באופן שמבטל את תקנה 3 ואת ההגדרות הרלוונטיות לה. אפשר להסתפק בהקראה שהייתה בהתחלה? כן. כמו שאמרנו, זה נמחק בגלל שבסעיפים הרלוונטיים בחוק נכנסה הגבלה אחוזית היכן שיש מפירים שונים וברגע שאנחנו נוגעים בחברה עצמה הוחלט שמבחינתכם אין צורך בהגבלה האחוזית, כי היא לא רלוונטית, וגם מבחינתנו ברגע שלא נדרשת התאמה אחוזית בין המפירים השונים, לא צפויה פגיעה משמעותית במפר.

אין. אם כך, נעבור להצבעה. מי בעד? מי נגד? הצבעה אושר. אושר פה אחד. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:50.